יש לכם הסתייגויות על דיווח מקוון? ודאי.

תאמרי מה ההסתייגויות. אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה של ההסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי בסעיף שמתייחס לדיווח מקוון שהוא סעיף 5, תיקון חוק מיסוי מקרקעין. הסתייגות 15 מתייחסת לדיווח המקוון בתוך קובץ ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. בסעיף 5(4)(א) המוצע, במקום "להגיש למנהל" יבוא "להגיש למנהל או לממונה מטעם ועדת הכספים". אפשר להעלות את ההסתייגויות על הטבלט? בקשתך התקבלה. אם לא תעשו את כל הדברים האלה, אנחנו מסיימים ב-17:00. בואו נעבור למקבץ אחר. נעבור למקבץ ההסתייגויות של חבר הכנסת בליאק. ההסתייגויות שלך הן בשם יש עתיד?

בסדר. אנחנו מתחילים בסעיף 5(4)(א), במקום המילים "הגשת הצהרה" יבוא "הצהרת דיווח".

דקה אחת בלבד?

יש לך שעות של הסתייגויות כאן. זו הסתייגות מאוד חשובה אבל אני רוצה לספר לך משהו. היום בצוהריים עשיתי זום עם חמישה פרופסורים לכלכלה מהבכירים בכלכלת ישראל. דיברנו על כך שבעצם התקציב הזה הוא לא רלוונטי כי יעד הגירעון 0.9 הוא לא ריאלי לאור הירידה בהכנסות המדינה בשלושת החודשים הראשונים של השנה כאשר לגבי חודש אפריל עדיין אין לנו נתונים. זאת בעצם התמיהה שלנו. איך אנחנו מצביעים על התקציב כאשר המספרים שמופיעים היום בתקציב

לא רלוונטיים. לממשלה אין כל סיכוי לעמוד ביעד הגירעון. מכיוון שאין לכם רוב, אני מציע להצביע עכשיו . תודה רבה. מי בעד קבלת ההסתייגות?

הכבוד שהרוב הגיע. ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 2. סעיף 5(4)(ב). במקום הקטע החל במילים "הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76, עד המילים "כאמור בסעיף 96"", יבוא "הגשת דיווח,

הצהרות ומסמכים רלוונטיים הנדרשים על פי חובת חשיפה למנהל ...". חבר הכנסת דוידסון ינמק. חשוב לי להשלים את מה שהתחלתי קודם לכן. דיברתי במשך זמן ארוך מאוד על עתיד הילדים שלנו, על הנושא של ההשמנה,

קטיעת איברים וכולי, וציינתי כמה אנחנו מובילים בעולם. הגשתי לכם בנקודות את דוח מבקר המדינה בנושא מתקני ספורט. אני מגיע לנקודה שהיא הכי אקוטית וחבר הכנסת גפני מכיר אותה, דיברתי עליה הרבה מאוד, אבל כאן מגובה על ידי מבקר המדינה. אני רוצה להסביר לכם מה קורה במדינת ישראל בנושא של הספורט כשבונים בית ספר. אני יכול לחזור על הנאום שלך אבל כאן זה מבקר המדינה. ואתה צודק. במדינת ישראל יש פרוגרמה של בניית בית ספר. בפרוגרמה יש שטח לאולם ספורט אבל המדינה החכמה שלנו לא מחייבת בכלל בניית אולם ספורט. זאת אומרת, בונים את בית הספר ללא אולם ספורט. הערה נכונה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. סיימנו את מקבץ ההסתייגויות הזה. עוברים למקבץ ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל. הם לא כאן. אפשר לחזור למחנה הממלכתי?

אנחנו חוזרים להסתייגויות של המחנה הממלכתי. המחנה הממלכתי הם כאלה שעושים שלום, אז מה הם מגישים כל כך הרבה הסתייגויות? הם צריכים משהו לנשיא. הסתייגות מספר 1 לסעיף 5(4)(א). במקום "הגשת הצהרה" יבוא "הגשה". בכותרת השוליים במקום המילים "הגשת הצהרה" תבוא המילה "שליחה". תודה לך חבר הכנסת גפני. אני באמת שמחה שסוף כל סוף ניתנת לנו ההזדמנות לדבר ואני חייבת לומר שגם בעניין שוק הדיור לא הבאתם באמת בשורה בתוך התקציב הזה. לא הבאתם. ההיפך. אנחנו מדברים כאן אפילו על חוק הארנונה אתם עושים בדיוק את ההיפך. אתם מנציחים את התלות - - - מה קשור הארנונה עכשיו? זה קשור. אתם אומרים שיש לנו בעיה בשוק הדיור, בוא נפתור אותה. איך אתם פותרים ואתה? על ידי ניסיון לפתור בעיה אחרת שקשורה לארנונה. שר השיכון אמר שאין בעיה בנושא של הדיור. גם שר הכלכלה אמר שאין בעיה בהייטק. שר השיכון אמר שהוא לא מכיר שיש בעיה בשיכון.

הוא לא התכוון לזה. אבל גם ישב כאן שר הכלכלה שאמר שאין שום בעיה בהייטק ובהשקעות. זה מאוד מעניין. גם יושב ראש ועדת הכספים עשה הצבעה על כך הרפורמה המשפטית לא פוגעת בכלכלה. זה נכון. ירדו מהרפורמה המשפטית וההשקעות לא עלו. תראו איזה פלא. הממשלה הזאת מדברת בקול אחד. לגבי הממשלה הזאת הבנתי. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 5. במקום "בסעיף קטן (ב)" יבוא "בסיפה".

אני מנמק את ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל. לא. הם לא כאן. הנה, אחד מהם נוכח.

מקרה, אם המטרה הייתה לפתור את שוק הדיור, תנו פתרונות לשוק הדיור. לצערי גם בתקציב הזה פשוט לא הבאתם שום בשורה אמיתית על הדיור. טיפולים קוסמטיים. מי כמוך יודע שיש לא מעט חקיקות שאפשר להעביר. יהיו הרבה חברי כנסת שיתמכו בהסתייגות שלך. בסוף הייתם יכולים גם להביא בשורה בשוק הדיור. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 6. בסעיף קטן (ב), במקום הקטע "החל במילים", יבוא "בסעיף קטן (ב) במקום". את זה הבנו. במקום זה אתם מקשים בעוד רגולציה ועוד בירוקרטיה בתוך שוק הדיור. לכן את צודקת בהסתייגות שלך. עוד הפעם ועוד הפעם עשיתם בחוק כזה או חוק אחר. אמנם ברוב החוקים דנים בבעיות הפנים, אבל גם שם בכל מה שקשור - - - מצוין. הסתייגות טובה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

מה יש לך עם הרוויזיה? זה מה שאמרו לי להגיד. ינון לימד אותי. היה נכנס ואומר רוויזיה.

הייתי. הסתייגות מספר 7. במקום "החל במילים" יבוא "במקום המילים". קודם כל, גפני, אני ישבתי, אמנם לא בוועדת כספים, אבל ישבתי בוועדת חינוך בתפקידי כיושבת ראש הוועדה. גם לשם הגיעו חוקים בתוך חוק ההסדרים. אני חייבת לומר לך שהתייחסנו מאוד ברצינות לכל חברי האופוזיציה.

לכולם נתתי זמן ברור של שלוש דקות לנימוק הסתייגויות, אחד-אחד. תשאל את יעקב אשר שהיה שם ועוד כמה גם מהמשותפת. מי מגיע לרמה שלך? לכולם היה זמן דיבור.

קודם כל, אתה יודע שהניסיון שלך בוועדת הכספים, אין שני לו.

אולי זה היה סוג של תמימות כיושבת ראש ועדה חדשה שבאמת רצתה לתת את ההזדמנות גם לחברי האופוזיציה. אני רוצה התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית. עכשיו יתחילו לבקש התייעצות סיעתית? טוב. עד 46: אני יכול לאכול תפוח בינתיים?

(הישיבה נפסקה בשעה 16:41 ונתחדשה בשעה 16:46)

היועצת המשפטית של הכנסת איתנו. אני בתורנות. העומס עלינו גדול.

אנחנו יכולים לנמק את הרוויזיות? מה אומר התקנון לגבי הנמקת רוויזיות?

מי בעד קבלת ההסתייגות מספר 7? מי נגד?

לפני סעיף 5 יבוא "בתנאי שתחזית משרד האוצר להכנסות המדינה זהה לביצוע". זה שלי או של המחנה הממלכתי? של המחנה הממלכתי. כי גם לאורית יש הסתייגות בנושא.

ובזה נסיים את הסט של המחנה הממלכתי. בסופו של דבר גם לעניין תקצוב של דיור או דיור ציבורי וכולי, דברים שכן נכנסים לתוך תקציב משרד

אני אגיד לך למה. יושב ראש ועדת המדע הוא איימן עודה. אני אסביר להם. איימן עודה רוצה להיות

מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 78. מי בעד

מי נגד? מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מספר 11. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 12. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. אני נמנע. רוויזיה על הסתייגות מספר 24. מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 27. מי בעד קבלת

ברוויזיה ודאי שלא.

אבל אני נימקתי.

מה אומר התקנון? לנמק אתה יכול, אבל

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 2, למימון

מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 4. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 16. מי בעד קבלת הרוויזיה?

רוויזיה על הסתייגות מספר 50. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. אתה למעשה יכול לעבור להצביע על סעיף מספר 1,

כן. אנחנו מצביעים על סעיף המטרה בשעה

שיהיה עד ה-31 בדצמבר 2030. עשינו תיקונים טובים.

הסתייגויות?

אנחנו בסעיף 5(2). אנחנו בחישוב הלינארי.

של תושב ישראל, נמחק. תושב ישראל, נמחק.

היא אמרה את הכול. אנחנו בקובץ ההסתייגויות של סיעת

במקבץ הראשון הסתייגות מספר 9. בסעיף 5(2)(ב) המוצע לאחר "לפני יום המעבר"

אתה מתקדם בזריזות.

באמת, היה בן אדם. התגלה כבן אדם. אתה תמשיך להעריץ אותו בפריימריז שלכם. פינדרוס, אני לא מתכוונת לעשות לך נזק אבל באמת, זה

מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. על סעיף 4 דילגנו. בסעיף 5(2)

לאחר הסעיף יבוא "בהוראת שעה לחמש שנים בלבד".

חשוב לי שכל האנשים שיושבים כאן וכל מי שצופה בנו יבין למה אנחנו באמת מדינת עולם שלישי בנושא הספורט והנגשת הספורט לילדים במדינת ישראל. תבינו שהיום במדינת ישראל לבנות בית ספר אין חובה להנגיש לילדים את הנושא הזה של הספורט. בונים

אבל עכשיו אני מדברת על פתרון נוסף. כנראה חסרים לכם פתרונות.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו בהסתייגות 23. אף אחד לא

מנהל הוועדה סופר. בסעיף 5(2)(ב)(ב4)(2), במקום "31 בדצמבר 2023" יבוא "30 ביוני 3030". מי בעד קבלת ההסתייגות? אמרת שתיתן לי לנמק. הבנו. אלה תאריכים. מי בעד

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסוף של המקבץ. בסעיף 5(2)(ב)(ב4)(2), במקום "31 בדצמבר 2023" יבוא "30 ביוני 2026". לעניין תמ"א 38. זה עוד פתרון באמת מצוין לכל הנושא הזה של משבר הדיור.

אתם מדברים על איך אנחנו לוקחים עכשיו קרן. עזוב תקציב, מאיפה הוא מגיע. איפה אתה משקיע אותו? אתה לא משקיע אותו סתם בכל מי שבונה. אם היית לוקח את הקרן הזאת, את הכספים האלה ומשקיע אותם בפרויקטים של פינוי-בינוי בפריפריה, שם זה לא רווחי, היית יכול לבנות מגדלים בפריפריה, גם חמש קומות ושבע קומות וגם לחזק את אותו מבנה מפני רעידות אדמה. זה ממש לא נכון מה שאת אומרת.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

בתקנון לא נאמר שההסתייגות חייבת להיות מקצועית. במקרה את התכנון והבנייה אני מכיר. נראה לי שחבר הכנסת חנוך מלביצקי מומחה בכל כך הרבה תחומים. הוא מנסה ללמד אותנו בכל כך הרבה תחומים. לא מנסה ללמד אותך כלום. ויתרתי מראש. אולי כדאי שהוא ינמק את ההסתייגויות במקומנו. ויתרתי מראש. את פשוט אומרת דברים שאין להם קשר אפילו קלוש למציאות. יש כאן אנשים מאגף התקציבים, תשאלי אותם, את אלה שמבינים בדיור, אם יש איזשהו שביב של משהו מקצועי נכון במה שאמרת עכשיו. אין שום קשר. בטוח שלא כל החכמה אצלך. אני מכיר ואני עמדתי בראש ועדה תכנונית של מורדות הכרמל שאלה רק ערים מהפריפריה. אני יודע מה חסר שם בבנייה ואני יודע מה הם רוצים. אם כן, למה לא יישמת את זה? אם לך יש את הפתרונות של שוק הדיור למה לא יישמת את זה בחוק ההסדרים? בתוכנית הזו יש הרבה פתרונות. אין כאן בשורה בעניין הדיור. אין כאן בשורה. אם אתה כזה גאון בתחום הדיור, עם כל הכבוד, למה לא הבאת את הבשורה הזאת? קשה לי לשמוע דברי הבל בהקשר הזה. אני לא מבין בהרבה נושאים אבל בזה אני מבין. היית הולך לשר האוצר - - - פשוט שטויות - - - לך לשר האוצר שלך. עם כל הכבוד, אנחנו מצביעים על הסתייגות ל-5(2)(א).

אנחנו מדברים על הסתייגויות 2 עד 6. במקום "שחלות על מכירתה" יבוא "שחלות על חכירתה, מכירתה, השכרתה". זה המקבץ השני של המחנה הממלכתי?

הסתייגויות 2 עד 6. את הסתייגויות 1 ו-7 אני מוחקת. מה עם ההסתייגויות 24 ו-29? אני בסעיף 5(2)(א), מקבץ של עמוד אחד,

מיסוי בשוק הדיור. כך שלחתם לנו. יש לנו כאן שני מקבצים. מקבץ אחד שלומית סיימה. היא סיימה את 24. מחקתי לך את 1 ו-7. תנמקי את 2 עד 6. היא לא חייבת לנמק. אם היא רוצה. את לא חייבת לנמק כמו שאמר היושב ראש. אם את רוצה, מקבץ הסתייגויות 2 עד 6. כן. אני רוצה לנמק. ואל תריבי עכשיו עם חנוך. מותר לי להגיב, לפחות אני בזכות דיבור ואני יכולה להגיב. גפני, יש לכם באמת מישהו שמבין את כל שוק הדיור. יש לו את ההבנה, את הניסיון, הוא ממש גאון. למה לא לקחתם אותו לשר האוצר כדי להביא בשורה? בתוכנית הזאת יש בשורה מצוינת. בשורה שלא עשו כמוה שנים. אין שום פתרון לשוק הדיור. ראינו מה אתם עשיתם.

לא הבאתם שום בשורה לזוגות צעירים ברכישת דירה. מחיר הדירות עלו אצלכם בלמעלה מ-20 אחוזים.

הבאתם לדיור קטסטרופה, הממשלה שלכם. אנחנו הבאנו התחלות בנייה.

90 אלף התחלות בנייה.

לא היה דבר כזה. אם יש לך פתרונות טובים, איך לא הבאת את הבשורה הזאת? המחירים עלו בצורה מטורפת. אין כאן שום בשורה בשוק הדיור. שנים המחירים לא עלו כמו שהם עלו בתקופה שלכם. אתם מביאים תקציב שאין בו שום בשורה לשוק הדיור. מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. קבוצת הסתייגויות 8 עד 11. במקום "על אף"

זה עצוב שלא הבאתם את הבשורה הזאת בחוק ההסדרים.

משום שיש כל כך הרב זוגות צעירים שמשוועים לדירה. יש בעיה מאוד מאוד גדולה בפריפריה, כמו שאתם הצגתם אותה. שר האוצר ישב כאן וסיפר שאין מספיק היצע לדיור בפריפריה. איך אנחנו מעודדים את זה? איך אתם מסוגלים אחרי ארבע מערכות בחירות, בטח באחרונה שהבטחתם לפתור את הבעיה הזאת, להביא תקציב בלי הבשורה הזאת? זה אחד המחדלים הגדולים שיש כרגע. מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 12. במקום "דירת מגורים מזכה" יבוא "דירת מגורים". הבנו שאתם לא רוצים להביא בשורה בדיור. לפחות בתמ"א 38, התחלתי להסביר את זה כאשר חבר הכנסת קטע אותי. עוזב את הקרן שניסו להקים. ברגע שלוקחים תקציב לכל דבר ומשקיעים אותו בבניית מבנים בטוחים באזור הפריפריה.

נכון, אבל קח לדוגמה את טבריה.

דוגמאות בהסתייגות הבאה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה

התקבלה. הסתייגות מספר 13 עד 15. במקום "יחיד" יבוא "יחיד תושב ישראל", "יליד ישראל", "אזרח ישראל". מובן. מה מובן?

בכל זאת עם ישראל הוא עם חשוב עם היסטוריה. מי כמוך יודע זאת. אנחנו נמצאים היום בתקופה של שסע נוראי. פיצול.

אתם לומדים את התורה פעם אחר פעם, שנה אחרי שנה, כל פעם חוזרים על אותה היסטוריה. אתם מכירים את הנושא של הקרע בעם ולומדים אותו לפרטי פרטים. אתם אמורים, עם ההבנה שלכם והידיעה שלכם ההיסטורית, המסורתית, התרבותית, הראשונים שצריכים לדעת איך לטפל כרגע בקרע הנורא שיש בעם ישראל.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגויות 16 עד 19. במקום "שיום רכישתה" יבוא "נרכשה", במקום "יום תחילה" יבוא "יום כניסת חוק לתוקף". אני חוזרת על חלק מהדברים שאמרתי כי נקטע לי חוט המחשבה. אני חושבת גפני שאתם הראשונים שצריכים לבוא ולתת את הפתרון לקרע בעם. מי כמוכם מכירים את התחום הזה, נקרא לו כך, ואמורים לדעת מראש איך להיזהר ממנו.

אתם לומדים לפרטי פרטים את הנושא הזה. אתה רואה היום את הקרע לפניך, איך אתם לא קמים עם המון מהניסיון והלמידה מהעבר, ההיסטוריה, התרבות והמסורת, מבינים שזה הדבר הכי חמור והכי קשה והדבר הראשון שצריך לטפל בו כרגע במדינת ישראל. אם אנחנו לא נעמוד מאוחדים כולנו כעם אחד, אנחנו ניפול. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. תעבור לרוויזיה על דיווח מקוון. אני רוצה להגיש רוויזיות על כל מה שהיה עד עכשיו. רוויזיות על הכול.

נתחיל בלינארי. דיווח מקוון, רוויזיות. עכשיו אתה מצביע על הרוויזיות. נחזור לרוויזיות על דיווח מקוון. אני אגיד את מספרי ההסתייגויות. מי שלא נמצא כאן, לא מצביעים על הרוויזיה שלו. ולדימיר בליאק, יש עתיד לא נמצא כאן. לא נמצא. אני ממלאת מקומו. רוויזיה על הסתייגות מספר 1. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 14. מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. המחנה הממלכתי. הקובץ השני

"לא נבנתה" "נבנתה".

"מוכנה" "בנויה" וכולי. זה בעצם בפרק ד', סימן א', נכון? כן.

גפני אני אספר לך משהו אולי קצת יותר מעניין.

מי נגד? מי נמנע?

זה לעומת גרמניה, בה יש 607 מגרשים למיליון אנשים,

אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית. זה סעיף חדש. הרב גפני, תן לי לסיים

ולדימיר, שרן השכל.

כולם

יחד עם זאת, מזכירות הוועדה פרסמה שבשעה 17:30 יש הצבעה על הרוויזיה.

הוראת השעה הקודמת נתנה באופן יחסי. על מספר היחידות או על השנים? לעשות פיצול.

מספר היחידות.

שרן, אם אני נותן לך את זה, יורדות ההסתייגויות.

זאת אומרת, אני לא יכול לעשות

זאת תהיה בשורה שבסוף אתם מביאים ואנחנו מביאים אותה ביחד. אני מדבר על החוק הזה. זה יבוא מקביל למוצרי תינוקות. תנסו לדבר על זה רגע. יש לי הצעה. יושב כאן מרכז הקואליציה. אולי נביא איזשהו דיל על הכול.

אני לא ביקשתי שאתה תעשה את זה כי גם לך יש הרבה מה לעשות, אבל אני אומר שיש דברים שהם חשובים ושישבו מרכז הקואליציה ומרכז האופוזיציה. זאת באמת בשורה שיכולה להגיע. אנחנו נהיה מוכנים להתפשר אם תהיה

"שמונה דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים". אנחנו מכניסים כאן תיקון שאומר "או מכירה של חלק מזכות במקרקעין כאמור שתמורתה היא בנייה על יתרת המקרקעין",

ונעשה את ההתאמות גם בהמשך,

כאן אתם

אנחנו ממשיכים הלאה. בסעיף קטן (ב): הוראות סעיף קטן (א)

במקור היה "בין קרובים" אבל הורדנו את זה. אתם מבקשים להוסיף "או לחברה בשליטת

באמת.

גפני, איתי מאוד קל לעשות עסקים. אמרתי לך, סיכמנו כאן בינינו.

ראיתי את זה.

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 2. סעיף 7(א). במקום "על אף האמור" יבוא "למרות הכתוב". מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

אבל לא נתת לי לנמק.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

במקום "שתוכנית הבנייה" יבוא "...". אני עכשיו אקריא את

תוספת תקציבית למשרד לביטחון לאומי וגופיו.

מי

כשיצאנו לפגרה תוספת של 9 מיליארד שקלים, תוספת תקציבית למשרד לביטחון לאומי. בפועל מה שקרה זה, ואני מתמללת את גיא זוהר,

בהצעת תקציב המדינה שעדיין טעונה אישור סופי של הכנסת, תקציב המשרד לביטחון לאומי לשנת 2023 יהיה 22 מיליארד ו-700 מיליון

הוא אושר בקריאה טרומית בלבד ויש עוד שלוש קריאות,

עוד בלוף של 100 הימים הראשונים. מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו נעבור להסתייגות מספר 87. במקום סעיף קטן (ג) להגדרה החלק המוטב של השבח הריאלי עד יום

בן אדם שיש לו בעיות רפואיות, הוא מתחיל לקבל ביטוח לאומי,

לקבל קצבת נכות. ברגע שהם מגיעים לגיל הפרישה,

לעולים חדשים - - - מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי

אני מוחקת לך אותן. בזה הסתיימו ההסתייגויות של יש עתיד. יש לנו הסתייגויות של ישראל ביתנו. חבר הכנסת חמד עמאר. יש לך שלוש הסתייגויות מספריות שאני מאחדת לך אותן.

אחת הבעיות הגדולות היום במגזר הדרוזי, כל היום אני עוקב ברשתות

יש רוויזיה.

יש רוויזיות.

מבקשת גם רוויזיות עכשיו על ההסתייגויות שהיו עד עתה, גם של טטיאנה. אתם יכולים להקריא לנו את התיקונים?

הרוויזיות האלה תשים ב-19:35. על מס השבח הריאלי.

בואו נעבור נושא. הישיבה ננעלה בשעה